שלום לכולם,

טענות לנושא חדש מהצעת חוק יסוד השפיטה. אופיר, היום זה יום ההולדת הלועזי של חבר הכנסת פינדרוס. מזל טוב, פינדרוס. חבר הכנסת פינדרוס, מאחלים לך פה מזל טוב. הוא לא אוהב שמאחלים לו בלועזי? מה לעשות, הוא גם חי במניינם. חבר הכנסת פינדרוס, תאמר תודה, איחלו לך מזל טוב. הוגשו פה חמש טענות לנושא חדש. אותם ח"כים פחות או יותר הגישו. אני אאפשר לטוענים לנמק את הנושא החדש, מי שיש לו יותר מאחד הוא ינמק במרוכז ואת ההצבעות נעשה - - - לא, כמות הנושאים החדשים לא גדולה, זה כל נושא חדש לגופו.

אני נותן יותר זמן למי ש זה מה ששגית אמרה בזמנו, אנחנו לא השתמשנו - - - הוא טוען במרוכז על כל אחד, הוא יכול כשהוא נותן לך את זכות הדיבור - - - אני לא מוריד לך, אני לא נותן לך זמן דיבור של לא, אבל דיון צריך להיות על כל נושא חדש בנפרד. נכון. אבל אתה יכול לטעון על כל אחד מהנושאים החדשים,

שגית, בחלק אני מסכים עם הטענה ובחלק אני רוצה לטעון נגד. אין שום בעיה, תגיד את זה בדיוק. בסדר גמור. כמה זמן לכל נושא? רבע שעה טיעון? ההצבעה תהיה נפרדת. אבל זה לא רק עניין של הצבעה, זה דיונים. הרי את פה בתחילת הקדנציה אמרת שאם לא מפריזים בנושאים חדשים יש דיון נפרד על כל נושא חדש. דיון נפרד על כל נושא חדש, לא הצבעה. אני מבין שאני לא נמצא רשום ואני טענתי על הנושאים האלה, הצטרפתי לטענת נושא חדש. הטיעון היה שלא תהיה הצבעה אחת על הרבה נושאים חדשים ושבאבחת הצבעה אחת ייפלו כל הנושאים החדשים. על זה היה הדיבור. חוץ מעל הרביזיה שלי שאני ממש פגוע. חבר הכנסת זאב אלקין,

אתה הגשת טענת נושא חדש על סעיף 1. למה זאב ראשון?

הסדר. לא, זה לא לפי הסדר.

לפי הסדר שיש אצלי במכתב. טענה ראשונה. לא, על הראשון פוגל טען ושלושתנו הצטרפנו. אז קודם כל אני אשמח אם פוגל הראשון. אבל פוגל הסמיך את קרויזר לנמק בשמו.

אז שקרויזר ינמק ואני אחר כך, כי אני הצטרפתי. קרויזר, אתה רוצה שאני אנמק גם בשמך? אתה גם רשום שם כמגיש. אבל אתם לא מאותה סיעה. שמחה, אתה רשום גם. אתה רשום, אתה יכול. אתה רוצה לנמק?

אוקיי, אז אני מנמק גם בשם קרויזר,

זאת הסתייגות שטענו על נושא חדש, בהתחלה חבר הכנסת פוגל ואז הצטרפו אליו אני,

אני רק רוצה לומר ונראה לי - - - אני אמרתי שפינדרוס יעשה קידוש ליום הולדת. שנייה,

בינתיים תחשוב אולי אתה רוצה לחזור בך. זה בדיוק מה שרציתי לומר. אז אני רק אקריא. בסעיף 1, סעיף קטן (ד)(1) ולא ייתן צו בעניין כאמור יבואו אליו בתקופה שבין בחירת כנסת חדשה ועד כינון ממשלה בה רשאי בית המשפט לקבוע בעניין חריגה קיצונית של החלטה במתחם הסבירות. קבע בית המשפט כאמור בתקופה האמורה תובא ההחלטה לאישורה של הכנסת החדשה. אישרה הכנסת החדשה את ההחלטה לאחר קביעת בית המשפט יראו את ההחלטה כתקפה מאותו מועד. פרטים בעניין החלטת הכנסת ייקבעו בתקנון הכנסת. האמת היא שאחרי שחבר הכנסת פוגל הגיש את זה ואז אני הצטרפתי אליו אני נזכרתי שלמעשה קשה מאוד להגיד שזה נושא חדש בגלל שאנחנו גם דנו בזה המון המון בהרחבה, גם לפני הקריאה הראשונה אפילו על נושא תקופת הבחירות וגם - - - שמחה, זה כבר נימוק.

ולכן אני חוזר בי מהטענה, גם בשם חבר הכנסת פוגל, כי כשדנו - - - לא,

איפה חבר הכנסת פוגל? אתה חוזר בשם חבר הכנסת פוגל? גלעד, הוא לא נמצא. לא, זה דבר מדהים. הוא גם חושב שהוא מדבר בשם כל ועדת חקיקה.

חבר הכנסת קרויזר - - - לכן הוא שם הצעת חוק בשם הוועדה. הוא חוזר בשם חבר הכנסת פוגל.

בבקשה, תנמק. האומר דבר בשם אומרו. גם הצעת לאשתו נישואין בשמו? הוא חוזר. נחשוב על זה. נתת לו רעיון. מגלומן. בבקשה, אלקין. הוא חוזר בשם פוגל שלא נמצא. אני רק רוצה לומר שבהלכה הלא רפורמית מותר לקדש באמצעות שליח. שליח לדבר חבלה. קודם כל, חבר הכנסת קריב, אני חייב להגיד לך, אם תרשה לי שתי דקות. בכל זאת בשעה כזו כדאי לשעשע את כולנו, גם זה כבר קרה בכנסת. חבר הכנסת קריב, מה שאתה הצעת בעניין מה שיכול לקרות פה בכנסת של הסמכה קרה, אבל בהיקף הרבה יותר קטן. בתפקודי כיו"ר קואליציה בא אליי פעם, חבר מפלגתך אגב, השר אבישי ברוורמן וביקש שאני אשחרר אותו מהמליאה כי הוא קבע עם אשתו ללכת לאופרה והוא נזכר בזה מאוחר והיה שר תורן. אני סירבתי שהוא יעזוב כמובן ולא אישרתי, הוא חיפש בנרות שר אחר שיחליף אותו, לא מצא, ואז פתאום ראה בירכתי המליאה את בני בגין אחרי שעה של חיפוש. הוא רץ בטירוף לבני בגין ואמר:

חברי היקר, תציל אותי בבקשה, אני צריך עזרה דחופה אחרת הלך עליי. בני הקשיב לכל הסיטואציה ואמר: אני מסכים. תודה רבה, אמר לו אבישי, אתה ממש חבר, ואז בני אמר: אבל לא אמרת איפה ומתי אני צריך לאסוף את אשתך בדרך לאופרה. סיפור אמיתי לחלוטין. זה בני במיטבו. זה מזכיר לי, אופיר, את הרגע שבו ראש הממשלה המכהן פנה לתנועה הרפורמית כדי לגייר את אשתו השנייה.

בבקשה, חבר הכנסת אלקין. ואנחנו נענינו לבקשה וגיירנו את רעייתו השנייה.

רק את החלק הראשון של הסיפור, שהשר ביקש ללכת ולא הסכמת, תפזר את זה - - - אתה יודע שרעייתו השנייה גוירה בגיור ליברלי? היות שבארזים נפלה השלהבת וחבר הכנסת רוטמן חזר בו מטענה של נושא חדש, אז זה לא משאיר לי אלא לנמק - - - זאב, בפעם הראשונה בתולדות הכנסת הזו, בכהונה הזו, חבר הכנסת רוטמן חזר בו ממשהו. לא נכון, הוא משך את החוק בנושא של ועדה למינוי שופטים. לא, מה פתאום?

ראש הממשלה כפה עליו, זה לא היה מרצונו. בסדר, הוא חזר בו בכפייה. גלעד, מספיק, זהו. מדובר פה על הסדר. אמנם הוא כן קשור איך שהוא לסיפור של ההפעלה של עילת הסבירות אבל זה הסדר מאוד מאוד מיוחד לתקופת בחירות שהוא לא היה בחקיקה בשלב של הקריאה הראשונה והיות שמדובר פה בהסדר מאוד מאוד ייחודי אני כן סבור שזה נושא חדש ואי אפשר לצרף אותו לחוק בשלב הזה. מה גם שאם היינו יודעים שיש כזה הסדר ייחודי בתוך נוסח הטקסט יכול להיות שהיינו מתקנים אותו בכל מיני דרכים והיינו מגישים עליו הסתייגויות. אם הוא יאושר עכשיו כהסתייגות זה למעשה ימנע מאיתנו להגיש הסתייגויות לדבר הזה כי הוא לא היה בנוסח המקורי, והיות שזה הסדר מאוד ייחודי שלא התאפשר לנו להגיש עליו הסתייגויות, בדיוק למקרים כאלה נועד מנגנון נושא חדש כדי להגן על אפשרויות מהסוג הזה.

עוד מישהו רוצה להתייחס? לא. אם כך נעבור להצבעה.

אף אחד לא רוצה לדון בזה? היועצת המשפטית. בעינינו לא מדובר בנושא חדש, מדובר על סיוג של התחולה של הסעיף בחוק שדנו בו וגם ההסדר הספציפי נדון בוועדה. מי בעד נושא חדש? רגע, אבל יש פה חבר כנסת שנכנס. אם סיימנו אז אני מבקש התייעצות סיעתית. רון רשום, אני חוזר בי, מאפשר לרון, כי הוא גם רשום על הנושא חדש. ואז כבר מראש תרשום שאני מבקש התייעצות סיעתית על הדבר הזה לפני ההצבעה. בבקשה. אני יודע שאתם עושים לי את זה בכוונה. נרגעת, רון? אני באתי רגוע ותדע שאופיר טוב, אני לא רוצה להרוס, אבל אני מאוד מעריך את מה שעשית, שתדע. אני חושב שזו הדרך לנהל את הדבר הביזארי הזה שאתם קוראים לו קואליציה. קודם כל אני רוצה להצטרף לדברי חברי זאב אלקין ואני רוצה לומר שכל תהליך החקיקה הזה הוא תהליך פסול מעיקרו. אופיר, אני אפנה אליך באופן ישיר כי אני יודע שיש קולות מתונים בתוך האירוע הזה שנחטפו על ידי המיעוט הקיצוני של הקואליציה הזו. ממש עכשיו, לפי שמועות, יש עבודה על נוסח אחר. שמועות, לא יודע מי עובד עליו, אולי הבוס שלכם, ואני חושב שמן הראוי שתיתנו לו את הזמן ולא תיקחו עכשיו את הצד של הקיצוניים עוד פעם ותראו על מה מדובר ואולי נחזור להסכמות נורמליות ואולי נבין מה ההשלכות האמיתיות של החקיקה הזו.

איך אתה מקבל את ה אני לא אשאל אותך כי אני לא רוצה לסבך אותך,

שהחוק הזה הולך לסבך משמעותית את החיילים שלנו ואת הלוחמים שלנו בעולם. הפרקליטה הצבאית הראשית לא הייתה פה, כל האנשים שבחדר הזה שמדברים על זה שהם שומרים על חיילים ואכפת להם מחיילים וכל היום מדברים על חיילים, כולם פה הולכים לפגוע בחיילים. אני משרת - - - איפה אתה משרת? אני אשמח לשמוע. בפרקליטות הצבאית. איפה? בדבל"א.

אז אם אתה היית קצין בדבל"א - - - רון,

אם כך אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית, חוזרים ב-1:23 להצבעה. אפילו בלי פרוטוקול אני אעשה את זה. אתה חושב שזה לא יפגע? תסביר לי למה. אנחנו ננהל את הדיון הזה. אחרי החקיקה אתה רוצה לנהל דיון אם זה יפגע בחיילי צה"ל, שמחה רוטמן לא רצה להביא את הפצ"רית. אתה רוצה שאני אספר לך עם איזה קצינים בדבל"א היום דיברתי שרועדים? אתם מפקירים את חיילי צה"ל. חבורה מופקרת. מופקרת לחלוטין. אין שום סיכוי בעולם שהחקיקה הזאת לא תפגע בחיילי צה"ל וגם אתה יודע את זה וחבל שאתה לא יכול להישיר מבט. אני מישיר מבט, נדבר אחר כך. למה לדבר אחר כך? ממי אתה מסתיר? בוא תסביר לי למה אתה חושב שזה לא יפגע ואני אסביר לך למה אני חושב שזה כן יפגע ואולי ניתן לפרקליטה הצבאית הראשית להגיע לפה ולתת את דעתה. אני מזמין אותך לדיבייט לכל מקום שאתה

לחבר הכנסת אילוז לא

מספיק חשוב לדון על זה במסגרת ה - - - ברור, הוא מקבל הוראות. שים לב לגוורדיה הבכירה שהם שולחים לוועדות האלה. מה שחשוב להם זה להשתלח בקציני צה"ל. העיקר אחרי זה הם יגידו שהם אוהבים את החיילים והם דואגים להם.

עשיתי בעבר.

אני מציע לך לכנס את כל סיעתך בבני ברק, יש שם הרבה על מה להתייעץ. לפי השמועות שרצות יש בבני ברק הרבה על מה להתייעץ.

אל תוריד את ההנמקות,

את זה תעשה, לא בשבילנו,

שתדע, בזמן שיש לנו פה אני הייתי שמח לשמוע מור"ק מזאב אלקין,

היה פה מור"ק. אני גם רוצה לשאול שאלה, אלקין. האם אי

די כבר עם ההצגה, העם לא מאמין לכם. יישר כוח לכל מי ש - - - אוקיי, גלעד, בבקשה.

אני מאוד מעוניין בחקיקה של הסעיף הזה כי הסעיף הזה יעגן בחוק את שיטת הסניוריטי שאתם מבקשים להרים עליה יד. הרי ברור שהתכליות של

אלה התכליות של כל המהלכים שלכם, חלק עושים את זה מסדר יום אידיאולוגי קנאי פונדמנטליסטי וחלק עושים את זה מטעמים של שחיתות שלטונית,

אבל מן הראוי לדון בשיטת הסניוריטי,

אדוני, אני אבקש להודיע. לא, לא, לא. אבל שמעתי את הנימוק,

אבל אני אומר שאני שמעתי ואני מבקש למשוך - - - הוא מודיע שהוא חוזר בו. קודם כל שפינדרוס ידבר. אה, אתה יודע מה? יכול

בסדר,

לא, אתה לא יכול.

על נושא חדש אתה לא יכול. אני כן יכול. פעם שעברה הוא לא דיבר לעניין - - - אבל הוא נמצא פה בדיון.

אופיר, יש לי שאלה עניינית.

נסיים את ההצבעה ותעשו את התייעצות סיעתית אחרי זה.

שאלה חשובה. אם כך, מי בעד טענת נושא חדש?

שניים.

זאב, תלמד לשחרר. רגע, נו די, נגמר

תלמד לשחרר, אבל בבקשה לא מגלעד.

למה אתה אמרת לנועה: תרשמי אותי,

דרכי הבחירה של שופטים מגוונים - - - לקידום נשים לתפקידי שפיטה. בגלל שזה אופיר אני לא אריב איתו. אני מבין שכולם ויתרו על זכות הדיבור אז נעבור להצבעה. לא. סתם, סתם. בבקשה, אלקין.

בשונה מהסיפור של הסניוריטי הסוגיה שמגיעה פה, גיוון שופטים בנושא המגדרי, לא עניינה מעולם את הקואליציה הזאת, לא אכפת להם כמה יש שופטים נשים ולא אכפת להם לקדם

בכלל לא קשור, בשונה מעניין הסניוריטי, ולכן בעיניי ללא ספק מדובר פה בנושא חדש ולכן טענתי על ההסתייגות הזאת נושא

לגבי הכול. כל מה שהוא אומר אני רואה אותם כדברים איכותיים, דברי טעם.

אז אני מוכן לתת לה את הזמן שלי לפני ואז אני אתייחס למה שהיא אומרת, בקצרה,

בבקשה. אני מבקש להתייחס אם הם ימשכו את זה, כיוון שאני הגשתי את

אבל אני מדברת על הטענה של מה שעולה כאן

רון, רצית להגיד משהו?

אופיר, אני רוצה לדבר.

נו באמת. לא, זה שיא

לא נכון, ככה?

תבדקי, לא נכון. ודאי שכן,

כמה זה - - - לא, הוא הודה בפניי. כי בער לך, רבע שעה בערה

נושא שעסקתי בו עם מקלב. אני אומר לו: למה אתם נותנים קנס לאישה זקנה? הוא מתחיל להסביר. פתאום נכנס רוטמן, שעה אחת יש למליאה לדון

נושא חדש, זה לא המקום. אני עכשיו גיליתי - - - זה לא המקום.

אני עכשיו גיליתי שלקחתם את הסמכות הזאת מיו"ר הוועדה הרלוונטית. הזוי. עשרה בעד.

אם כך התקבלה טענת נושא חדש.

גם זה רביזיה וגם הקודם

אולי שמחה רוטמן רוצה, או פינדרוס.

שמחה, רצית? גם פינדרוס יכול. בבקשה תתחילו, אני רוצה לשמוע אתכם דווקא, אולי תצליחו להסביר לי את הדבר הזה.

החוק לא יכשיר חברי כנסת להתמנות כשרים? אנחנו לא רוצים שחברי כנסת יהיו שרים? זה משהו שהוא חורג לחלוטין מתחומי - - - לא, בניגוד לעילת

זו הסתייגות שהיא כל כולה - - - זה לא נושא חדש או לא נושא

זה בכלל חלק מהמנוע העיקרי בריצת האמוק הזאת לאישור של החוק הזה. ולכן בעינינו בוודאי שימוש בחוק הזה לצורך המטרה הזאת הוא פסול ולכן ביקשנו להגביל את

לא אשדוד גם. משחקים ארץ עיר? תזרוק רמז, באיזה אות זה מתחיל? אם כך עוברים להצבעה.

מתוך כבוד לייעוץ המשפטי של הוועדה שלי אני מושך את טענת הנושא חדש.

יש כבוד לייעוץ המשפטי. אז אולי גם פינדרוס ימשוך?

רגע, אולי גם פינדרוס ימשוך? לא, הוא לא רוצה, הוא אמר לי שהוא לא רוצה. מי בעד טענת נושא חדש? בעד. אתה גם מושך

עשרה.

עם כבוד כזה היועצים המשפטיים מעדיפים שלא תעשה כבוד. אם כך טענת נושא

חברי הכנסת רון כץ ושמחה רוטמן, 825 בסעיף - - - להצעת החוק בסופו יבוא, על אף האמור בחוק יסוד זה יבוא בידיעה שהתיקון המוצע עתיד לסכן

ועשוי לחשוף אותם לבית הדין הבין-לאומי בהאג. בבקשה, רון. אני מציע לרון לחזור בו. לא, רון, אל תחזור בך, זה נושא חשוב.

זה נושא חשוב באמת ואני רוצה שתאזינו לו בקשב

כי כשיש החלטה של הפצ"ר אפשר לערער עליה לבג"צ, ואז אנחנו באים לטריבונלים הבין-לאומיים ואומרים: חבר'ה, יש מי שיבחן את הסבירות של ההחלטות.

אדון בעל הבית פיתות ומקלחות, שיסביר לאותם לוחמים למה הם עכשיו לא יכולים לטוס בעולם או לא יכולים להיכנס למדינות מסוימות כי יש צו מעצר עומד כנגדם. ובזה אני מבין טוב מאוד ופה אני אומר לכם, אתם

ההסתייגות הזאת עוסקת - - - שגית, זה לא הוגן, היא מוועדת חוקה, זה נושא של חוץ וביטחון. דווקא זה נושא של חוקה, זה לא של חוץ וביטחון. זה התוצאה של החוק ההזוי. בדיוק, זו התוצאה של החוק שאתם מקדמים. אתם סותמים את

הנה עוד פעם, אתם רואים שצדקנו. מזל שפינדרוס פה. כן, הוא הגוי של שבת שלך. רק הבעיה שחבר הכנסת

זה לא מופיע במכתב אתה חתום. בסדר, נכון. לגבי ההסתייגות הזאת, כמו שאמר הייעוץ המשפטי,

שמי שמצביע בעד החוק אכן מבין מה יהיו ההשלכות של החקיקה הזאת ולכן בוודאי ובוודאי שזה לא נושא חדש,

ואני מציע לך גם

אדוני היושב ראש, רק לפני שנייה הכריז פה על הכבוד שהוא רוחש לייעוץ המשפטי של הוועדה עם כבוד כזה הן לא יכולות לעבוד. הוא מצביע

פה,

יכולות להיות פה הרבה התפתחויות. (הישיבה נפסקה בשעה 02:06 ונתחדשה

עשרה בעד.

ארבעה נגד.

הם לא נמצאים פה אז נעבור להצבעה. אני מוותר על הנימוק. מי בעד?

מי נמנע? אם כך הרביזיה נדחתה.

סעיף 1, גם של אותם חברי כנסת. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע? אם כך הרביזיה נדחתה. הצבעה בעד, 0 נגד, 2 נמנעים,

סעיף 3, של חברי הכנסת אלקין,

רון כץ ושמחה רוטמן.

מי נגד? מי נמנע? הרביזיה הזו נדחתה. הצבעה בעד, 0 נגד, 2 נמנעים, אין לא אושר.

של חברי הכנסת פינדרוס, רון כץ ושמחה רוטמן. מי בעד?

הרביזיה הזו גם נדחתה. הצבעה בעד, 0 נגד, 2 נמנעים, אין לא אושר. 5, של חבר הכנסת רון כץ וחבר הכנסת שמחה רוטמן. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? גם הרביזיה הזו נדחתה. הצבעה בעד, 0 נגד,